בוקר טוב. היום 9 במרס 2022, ו' באדר ב' התשפ"ב, השעה 10:02,

מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת הבריאות. על שולחן הוועדה הארכה של שני צווים ושני תיקונים. יעל, בבקשה. אתם רוצים קודם להקריא? משרד הבריאות